שלום לכולכם, צוהריים טובים, אנחנו בדיון מעקב על פעילות מתווה ההגעה של אזרחי אוקראינה לארץ,

השבות.

מאז עברו כמה שינויים. יש שאלות רבות ואני כבר אומרת, הדיון הזה הוא מהותי. הרבה אנשים צריכים תשובות כי יש בלבול רב

5,500 בערך. שזה כולל את שתי הקטגוריות, גם שיש להם קרובי משפחה וגם שאין להם קרובי משפחה. להזכירך, הסיכום האחרון של השרה היה שקרובי משפחה לא נספרים

ממשרד החוץ, אם את קרובת משפחה זה עובר אלינו ואנחנו בודקים שאין בעיות הגירה קודמות. משרד החוץ לא עושה בדיקות? בשלב הזה

אני מקווה מאוד שלא, וכולנו. זה אותה הצהרה מפורסמת. שאנחנו נבין איפה אנחנו נמצאים.

תגישו את הטופס הזה בחזרה עוד פעם,

המערכת אתמול נפלה.

קודם כל, אם מישהו חושב שמערכת כזאת מורכבת,

אז אני לא יודע איפה הוא חי. תמיד יש תקלות בהתחלה ותמיד צריך לפתור אותן. אני ממש בטוח, את אמרת את זה כאפשרות ואני בטוח שהעלית את זה כאפשרות תיאורטית. אף אחד לא רוצה לחבל ואף אחד לא מרמה. הייתה פה איזושהי תקלה. תיכף רועי יתייחס לעניין הזה של התרגום לשפה.

יש לו בקשה, ומי שמוסמך לקבל את הבקשה הזו זה שרת הפנים באמצעות העובדים. אבל לי כאזרחית ישראל יש זכות לערער על

בהליך ישראלי רגיל אבל לא בתוך הטופס הזה.

כנראה חלה פה איזושהי תקלה בתרגום ואנחנו באופן מיידי באמצעות משרד החוץ מתקנים את זה בצורה המהירה ביותר שאפשר. מתי? עובדים על זה עכשיו בזמן שאנחנו מדברים. וגם תרגום לרוסית

שהתחתנו, אז לא. אוקיי. פשוט זה הרבה מאוד שאלות שעולות.

כי על זה אני מקבלת גם כן הרבה שאלות, משפחות של עובדים זרים חוקיים פה בארץ. בשום אופן לא. מבחינתי זה עמדה

היו פה מקרים רבים שנשים התחתנו עם אזרח ישראלי, היו בהליך מדורג, הביאו ילדים. מסיבות כאלו ואחרות ההליך לא הסתיים והן עזבו את הארץ או גורשו מהארץ יחד עם הילד, שילד אזרח

הוא לא צריך לעשות כלום.

ואז בתקווה שהכול שם יירגע, כי כולנו רוצים שם שזה יירגע,

גם אם היה לי הכי

כשזה מגיע למזמין ישראלי אנחנו בודקים. אני יודע על המזמין אם הוא שהה פה בלתי חוקי או אם הישראלי,

בסוף שנינו בודקים את זה, גם הם וגם אנחנו. מי עושה

עד כה אישרנו את הרוב, כי הרוב עומדים בקריטריונים. לא הבנתי. את כל ה-1,000 אתה מעביר לביקורת הגבולות. אתה לא עושה בדיקה ראשונית. בבוקר

דרכך אני ממלאת טפסים. ב-18:00 בערב אתם מעבירים את כל הטפסים שקיבלתם לרשות האוכלוסין וההגירה. הם בודקים ואתה מקבל את זה בחזרה, נכון?

כן.

מספר הטלפון לבירורים לאלה שסורבו? במהלך היום זה 02-5303911, או 119 בסוף. במהלך הלילה

זה כבר עובד בשטח כמעט חמישה ימים וזה עובד מצוין.

נכדים של חסידי אומות העולם. אני שוחחתי עם צביקה, מנכ"ל יד ושם. הם יאמתו לנו את

לפעמים זה עצבים,

אבל אני גם כן מכירה מקרים כאשר גילו רגישות וקיבלו החלטות בניגוד לכל הנהלים. היה מקרה, ילד מחרקוב ששני ההורים שלו רופאים.

בלי מסמכים,

זה חוזר בחזרה למשרד החוץ. מי שסורב, סורב, אתם גם כן מסתכלים על זה.

אנשים מקבלים תשובות.

יש לו אפשרות לפנות אליכם בטלפונים שאנחנו נפרסם. בשעות הבוקר זה מספרים מסוימים,

ולהסביר. גם בטופס יש סיבת סירוב.

אני חושב שבמקרה הזה את ההליך היא תמשיך מול נתיב ולא מולנו, ובכל מקרה היא לא תישאר בלי מענה. יוליה, תעדכני אותנו מה הסיפור. משרד החוץ, יכול להיות אתם גם יכולים לסייע

לתת עדיפות כי הם כרגע בלי מסמכים בסיסיים,

כן, אנחנו מודעים לזה. אנחנו נותנים להם עדיפות, גם לאלה שהגיעו מרוסיה. בלשכות, באים, יקבלו עדיפות. אבל אי אפשר לגשת ללשכה. אתה צריך לקבוע תור

קודם כל לגבי הנקודות המרוכזות כרגע שאנחנו נותנים טיפול למשנה מעמד, זאת אומרת אנשים שנכנסו כתיירים ולצורך העניין הם טוענים שהם זכאי חוק השבות או שקיבלו אישור עקרוני

כי זה אירוע.

ברגע שיש את האישור של נתיב, זה פחות משנה אם זה עולה מרוסיה או בלארוס או אוקראינה.

אני רוצה לסכם את הנקודה

בסדר, אז אני עוזר לך כי את שאלת מספיק שאלות. כמה מהן הוחזרו לחו"ל,

מבלי שאנחנו יודעים? האם אפשר לקבוע כלל שלא תוחזר אף אחת לפני שהחליט דיין אם

לא, עכשיו יש מלחמה, אז אני רוצה להגיד לכם, המלחמה באוקראינה. היא לא בפולין, היא לא בהודו, היא לא בהולנד, היא

יום או משהו פחות מיום בדרך כלל מקבלים את ההחלטה. הדיין בבית הדין הוא המוסמך להחליט אם הוא נותן

כבר הגישו פה בקשות מקלט שנדחו,

הליכים מדורגים שנדחו,

ועכשיו הם מנסים את מזלם שוב והם ינסו אותו

אני רק מקווה מאוד שרצון טוב ישתלם עם מעשים. טוב, זה משהו אחר, זה עדכון קצר. מכל מקום, אני לא מבתי הדין לעררים. אני יודע שהועברה התייחסות כתובה לבקשת יושבת-ראש

בוא נפרט את זה לפרטים. קודם כל בעיות לוגיסטיות. אי אפשר להחתים בן אדם כשהוא נמצא שם בטרמינל,

כרגע זה פחות רלוונטי כיוון שהם מועברים לדן פנורמה. ביום שישי הגענו לשם.

לא הוכנסנו לשם. פשוט סירבו להכניס אותנו. לא יכולנו להחתים על ייפויי

היא כותבת: "יש לאפשר לאותה גברת שהגישה את הערעור, להישאר בישראל ולנסות ולהתאושש ולו במעט מהטראומה שעברה". מי במשרד המשפטים אחראי על בית דין לעררים? הם תחת איזה קורת גג נמצאים?

אני רוצה פה גם לציין איזה נקודה מסוימת.

אין פה אפילו שאלה לדעתי. כן, אבל אפשר לערער לבית משפט מחוזי ואפשר לדחות את זה. השאלה אם אפשר להמתין עד החלטה של בית המשפט המחוזי.

ברגע שיש החלטה שיפוטית,

זה תלוי.

אין מטוס שמחכה על

להוציא אישור מראש כשבעצם במקום לקרוא לזה אשרה קוראים לזה אישור. במקום לפנות לקונסוליה בחו"ל, פונים כאן למשרד החוץ, אבל בפועל יש כאן הפרה של הדברים.

לבין לתת להם להיכנס וכאן לעשות את התשאול, ואני רוצה

אני מנסה להבין למה צריך את המכסה הזאת? אם הסטטיסטיקה שאתם התחלתם לאסוף מלמדת שסירובי הכניסה נותרו בעינם גם לפני הקורונה כאשר היה פטור מאשרות וגם היום בזמן

אני חושבת שהדבר שמאוד ברור שהוצף כאן לאורך הדיון זה הצורך של מדינת ישראל במדיניות הגנה. צריך להפריד בין מדיניות הגנה למדיניות הגירה.

וזה נושא נפרד

כל הדיון הציבורי מתמקד בכניסה ובמכסות, וזה מובן מאליו מדוע, אבל צריך לדבר על הזכויות של מי שנמצא כאן.

האלה. אשרת תייר והגנה מפני הרחקה, אנשים שנשארים במצב הזה אפילו שבוע, שבועיים,

פגיעות לסחר בבני

אנחנו כנראה שונות בדעות האלו. אני לא מסכימה איתך אבל לגיטימי.

כן, בבקשה.

אני מנהלת קהילה בפייסבוק של זוגות מעורבים בישראל, ומתנדבת - - - זה

לפעמים אפילו צילום מסמך זה יכול לעזור.

כי מה שאנחנו מדברים פה מאוד חשוב שיחלחל לתוך הלשכות לאותם אנשים, לאותם פקידים שלנו שמקבלים בסוף את האזרחים. תעבירו את זה בנוהל מסודר, בצורה מסודרת, כי אני גם כן שומעת על זה הרבה מאוד ביורוקרטיה.

הם לא זכאי חוק שבות.

אין אפשרות לעשות להם ביטוח, ואם יש כזאת אפשרות,

פניתי למשרד האוצר. תשלחי לי את

מתי לדעתך יהיו תשובות? אנחנו כמדינת ישראל מוכנים לתקצב את זה? מבחינת התקציב התשובה היא שזה לא החסם.

יש לי פה מוסי רז, הוא יפתור לי בעיות עכשיו. אין מנגנון היום סדור שמדינת ישראל רוכשת ביטוח עבור מישהו, בטח לא משרד האוצר או משרד אחר. צריך לייצר

בסדר גמור, אנחנו נעדכן היום.

תייצרו איזושהי קרן זמנית קטנה שתנוהל, נגיד,

ידיכם, על ידי יושבת-ראש הוועדה למקרים הומניטריים. שוב, אני